בוקר טוב.

כ"ט בתמוז תשפ"ג, 18 ביולי 2023. אני מתכבדת לפתוח את ועדת העבודה והרווחה, על סדר היום הצעת חוק שירות אזרחי. חברת הכנסת דבי, את רוצה להגיד כמה מילים? האמת שיש לי בעיה עם הנושא משום שזה הגיע אתמול, היועצת שלי ראתה את זה בתשע בערב, אני קיבלתי את זה אחרי לילה,

שאנחנו מבלים פה, אני לא צריכה לומר לך. אני עדיין לא מבינה במה מדובר, מה אני צריכה לדעת על זה, ונראה לי לא הוגן שמגיעים להצבעות כשאפילו לא היה דיון אחד מהותי בנושא. אנחנו נשמע את עורך דין יואב ארבל שיציג את החוק והוא ישיב לכל השאלות. צוהריים טובים. הבאנו בפניכם הצעת חוק קצרה, לא משהו מאוד ארוך. הצעת החוק באה לטפל בהכרה של הגופים המוכרים. בשירות הלאומי יש לנו היום כ-18,000 מתנדבים וההפעלה שלהם נעשית באמצעות גופים מוכרים. יש שמונה גופים שקיבלו הכרה של השרה, אלה הגופים שממיינים אותם, משימים אותם, מלווים אותם ועושים את כל התהליכים. בשנת 2018 נכנס לתוקף החוק החדש שעשינו, חוק שירות אזרחי, והיו שמונה גופים שהיו קיימים אז, בחוק הוכנסה הוראת מעבר, בסעיף 112, שנתנה לגופים האלה עוד מספר שנים לפעול עד שאנחנו ניערך להכרות לפי סעיף 48 לחוק. אנחנו עובדים על העניין ונמצאים בתוכו. עקב החילופים התכופים של השרים והכנסות לא הצלחנו לגמור את העניין הזה בזמן ולכן אנחנו באים כרגע ומבקשים להאריך את הוראת המעבר בנוגע לגופים המוכרים עד לסוף חודש אוגוסט 2025. המנכ"ל רוצה להתייחס? אחר כך יש לי שאלה אליכם. רק לומר שכמו שאמר עורך דין ארבל, הדבר הזה מסור לסמכותו של השר, בשל החילופים הרבים וחוסר היכולת לקבע מדיניות הדבר הזה נדחה כל העת. בעבר קיבלנו הארכה ובעצם כרגע מה שהחוק הזה אומר, שהשירות האזרחי כפי שהוא עובד היום, עם שמונה גופים מוכרים ו-18,000 מתנדבים, ימשיך לעבוד באותה תצורה עד שנסיים לגבש את כל ההמלצות. כיום זה עובר באמצעות גופים?

השירות האזרחי היום, כל בת שירות שמשרתת בכנסת או בן שירות שמשרת בכנסת הוא משרת - - - כמו 'שולמית' והסגנון הזה?

יש שמונה גופים מוכרים שהם מנהלים את כל הסביבה של המתנדב, משאבי אנוש והכול, והמתנדב בסוף מתנדב בכנסת, לטובת העניין. אנחנו משאירים את הגופים המוכרים ונכנסים לעבודת מטה. יש הרחבה של גופים? היה מכרז, יש שינוי בהתנהלות? כל מה שצריך לקרות בשנתיים הקרובות צריך לטפל בסיפור הזה. אז מה הצעת החוק? רק להאריך בשנתיים. להאריך בשנתיים את התוקף, זה הכול, לא לשנות.

עד 31 באוגוסט 2025. יש לנו נתונים מבחינת הגופים האלה, האם התפקוד בסדר, האם אין דברים שיכול להיות שאנחנו לא יודעים, האם זה נכון שהם ימשיכו כולם, או שכנראה יש גופים שפחות? כי אין לנו שום נתונים. כל זה יגיע לתקנות שיגיעו לגבי כמה גופים צריכים להיות. הרשות צריכה להמליץ לשרה והשרה מתקנת את זה בתקנות. התקנות מגיעות לפה, נכון? יש לי שאלה, האם כבר יש לכם טיוטה של התקנות?

זה לכאורה נשמע פשוט, רק להאריך את המצב הקיים, אבל מצד שני - - - חברת הכנסת דבי, אני רוצה לשאול שאלה ואז תקבלי את המענה שלך. יש לנו טיוטה ראשונית של התקנות, לא טיוטה שמוכנה להיות מונחת בוועדה. כמובן שעל כל הדברים האלה צריך לדון ביחד עם השרה. מדוע עד כה לא הובאו התקנות שאתם מחויבים לסיימן לפני שנה ואני רוצה לדעת לוחות זמנים. אתם יכולים להגיע עוד חמש שנים. לא, אנחנו מבקשים את ההכרה עד אוגוסט 25' בשביל עד אז לסיים - - - אבל זה הרבה זמן. אבל עד אז צריך גם לסיים את כל התהליך של ההכרות. אתה רוצה להסביר על התהליך של ההכרות? רק בכמה מילים. לגבי התקנות, התקנות האלה לא הוקצבו בזמן על ידי החוק,

יש תקנות אחרות,

אבל כמובן שאת זה אנחנו נביא בקרוב כדי שנוכל לגמור את התהליך עד סוף השנתיים.

לא התקנות הוקצבו בזמן, אבל ההכרה שניתנה לכם כהוראת שעה קצובה בזמן, אז מן הסתם אם אנחנו רוצים להמשיך רצף של פקודת הגופים המוכרים צריך היה להביא את התקנות.

כמו שאמר המנכ"ל, אנחנו עובדים על זה כבר כמה שנים. היו כמה וכמה שרים שהגיעו והתחלנו עבודה והדברים נקטעו, עכשיו השרה נכנסה לזה באופן מעמיק ואנחנו מקווים שנגיע עם התקנות כמה שיותר מהר לפה. אין לוח זמנים פחות או יותר? אולי לעשות עוד ישיבת מעקב, מה קרה מהיום וקדימה, לתת לנו תמונת מצב איפה זה עומד.

לנו בתוך הרשות יצרנו לוחות זמנים כי אם ההכרות מסתיימות בתקופה הזאת, במקביל גם אמור לצאת מכרז מרכזי חדש לכל הקצאות התקנים של משרדי הממשלה, זה הדד ליין שלנו לסיים הכול כולל הכול. מתי אמור לצאת המכרז? המכרז ייצא לדעתי במהלך 2025, זה מכרז מרכזי של החשב הכללי, במהלך 25'. אנחנו גוזרים מהתאריך הזה אחורה, יש לנו גאנט שעשינו לדבר הזה, לא הכנו אותו להציג אותו בוועדה, אבל יש לנו גאנט, אם תרצו ישיבת מעקב בשמחה רבה נבוא לדווח. אנחנו נרצה ישיבת מעקב. הם יעדכנו את יושב ראש הוועדה.

אני טיפה גולשת, אני עורכת סיורים, לדוגמה במרכזים כמו שמעיה, עמותת על"ה ברשת בנות השירות הלאומי, יש שם חוסר משווע של בני שירות לאומי. הם כל כך מתחננים, דיברתי גם עם השרה, עדיין לא קיבלתי תשובה, למה אי אפשר לגייס בנות שירות לאומי? הכול טוב ויפה, תקנות, עבודה מבורכת, עבודת קודש, אבל כל הסיורים שאני משתתפת בהם, הם מתחננים בפניי לתקנים. היו שלוש בנות, אבל מעבר לזה הם קורסים, בארגונים עם מוגבלים,

על"ה ועדי, רק בעדי נגב יש 35 בנות מתנדבות. יש ביקוש לשם ובמרכז אין? הייתי בבני ברק. בבני ברק יש, אני לא זוכר בדיוק כמה. היו ארבע בנות שירות לאומי. בגדול מי שמקצה מימון של תקנים, אישור לעוד בנות שירות יש לו, אין לו מגבלה לגייס בנות שירות, הנושא הוא תקציבי בסופו של דבר. זה לא הבעיה של לגייס? לא, העניין הוא תקציבי. מי מאשר? האוצר? כל משרד ממשלתי תומך בתחומים של המשרד. החינוך מממן את כל תחום החינוך, משרד הבריאות מתקצב את נושא הבריאות וכל אחד מתקצב את התחומים שלו. הרשות מתקצבת את אלה שאף אחד לא מתקצב, בתוכם נמצאים גם עמותות הבריאות, אבל אנחנו לא מתקצבים 20 לכל מקום. שלווה מממנת 100 ומשהו תקנים של בנות שירות. זאת אומרת זה חלק מהתקציב הרגיל שלהם, הם מממנים חלק מבנות השירות והם מקבלים ממשרד הרווחה וחלק ממשרד החינוך. לדוגמת עמותת על"ה, מאיפה הם ייקחו? על"ה מקבלים ממשרד החינוך בגלל שיש להם בית ספר עם סמל מוסד, לא ידעתי שזו תהיה השאלה, אבל אני במקרה הייתי שם לפני שבועיים, והם מקבלים ממשרד הרווחה חצאי תקנים לפי מבחני תמיכות שהמשרדים האלה קבעו. את השאר הם מממנים בעצמם. אני יכול להגיד על"ה ירושלים גדל בשנה הבאה בעוד שמונה תקנים והוא יממן אותם, כי זה מאוד מאוד כדאי לו, זה כוח אדם שדווקא בגלל שהוא לא מיומן והקרבה לגיל, כל כך מיוחד הטיפול שהם יכולים לתת, הטיפול הלא מקצועי, ולכן המקומות האלה גדלים. מה שהממשלה מתקצבת היא מתקצבת ומעל זה הגופים רשאים לקנות תקנים.

שאלה נוספת, איזה פיקוח אתם מבצעים על הגופים האלה שציינת? יש לנו שני ענפי פיקוח.

יש לנו אגף פיקוח בתוך הרשות, יש כמה מפקחים ומעת לעת אנחנו גם יוצאים לשטח. מעבר לזה לפני כמה שנים הכנסנו חברת בקרה, בדיוק עכשיו זכתה עוד חברת בקרה במכרז, אנחנו נמצאים בקרוב ל-20,000 בקרות כל שנה בכל מקומות השירות, גם בקרות של נוכחות וכאלה וגם בקרות שבודקות דברים נוספים,

תנאים, האם התפקיד הוא באמת התפקיד שנעשה. עכשיו זכתה במכרז חברה חדשה שתטפל בכל הנושא של הבקרה והכנסנו שם עוד הרבה יותר בקרות עומק. דיברת על על"ה, אחד הדברים שאנחנו מקפידים מאוד זה שהבנות והבנים יקבלו מעטפת של ליווי רגשי כמו שצריך, אחת לשבועיים עובדת סוציאלית שיושבת איתם. שהתפקיד הוא באמת התפקיד, שלא עושים אביוז לתפקידים, שהם לא פתאום עובדים בניקיון, או במטבח, לפעמים זה יכול לקרות עם כוח אדם זול. אנחנו נמצאים כל שנה כמעט בכל מקומות השירות עם בקרה שכולה מתועדת, נכנסת אצלנו למערכות המחשוב שלנו ואנחנו הולכים ומשכללים גם את הסיפור הזה. מי שרוצה להאריך את השירות, זה אתם נותנים את האישור?

אין קבע עדיין. עמוס חורב, כשנכנסתי לתפקיד אמר לי, דבר ראשון, תקבע מילואים לשירות לאומי. אני בעד, האוצר פחות. חשוב לי להדגיש, זה נאמר בין השורות, התוקף של החוק שנתן את ההארכה היה עד אפריל 22' כשלמעשה באפריל 22' כבר לא הייתה את ההכרה לפי הסעיף, אבל הבנתי שהייתה חוות דעת משפטית שנתנה לכם הכרה עד סוף שנת השירות הזאת, נתנה את ההארכה, כלומר עד אוגוסט,

מבקשים בהצעת החוק להאריך את הרצף של התקופה עד ל-2025.

כרגע אתם פועלים מכוח חוות דעת שהאריכה את התוקף. אני רוצה להבהיר בדיוק מה היה. לקראת זה שראינו שנגמרת הוראת המעבר גובשה הצעת חוק על ידי הרשות ועברה גם ועדת שרים והגיעה לכנסת הקודמת. לצערנו היא לא נדונה בכנסת הקודמת, היא לא עברה בקריאה ראשונה, בגלל כל הקונסטלציה הפוליטית, ולכן אנחנו עשינו מהלך בתוך החוק הקיים באישור המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שאפשר לנו לעשות הכרות זמניות עד שאנחנו נגיע לפה. מישהו רוצה עוד להציג

לשאול שאלה? אני בדיוק מדברת איתם, מאוד קשה לי כשאתה בא ואומר להאריך לשנתיים כשאין בפניי מה היה בתקופה הקודמת. הוא יאמר לך.

אבל גם כשהוא אומר לי, אני רוצה לדעת מבחינת נתונים, צריך לדעת כמה זה נכון, והשאלה אם זה נכון עכשיו, כשאני שומעת עכשיו וגם צריך להצביע. יש פרוטוקול, יש נוכחות. אנחנו רושמים פרוטוקול, יש נוכחות,

יועצת משפטית. מה, הם מעבירים נתונים מהאוויר?

לא עניין של מעבירים נתונים, את פעם עשית סיור?

את ישבת עם אנשים שם? בסופו של יום אני - - - אגב זו הזדמנות מצוינת להזמין את הוועדה לסיור בשירות הלאומי, נשמח מאוד לארח אתכם. אז למה זה לא קורה לפני? הזמנו בעבר, חברת הכנסת. גם היה דיון בעניין המסגרות החוץ ביתיות, הפנימיות, את טענת שצריך לעשות סיור, עד כה לא היה שום סיור. אז עכשיו יהיה אוגוסט, פגרת קיץ, נלך לעשות סיור, מה הבעיה? אבל, אתי, את מבלבלת בין שני הדברים.

משהו בתשע בערב, כשאפילו גם אם אני רוצה לבדוק - - - למה, משהו חדש כאן? כן, את מצביעה עכשיו לשנתיים. יש הרבה נושאים שזה מהרגע להרגע.

את לא מצביעה לעוד חצי שנה כשעוד חצי שנה נבדוק. את נותנת בלנקו פה לשנתיים. למה הדבר הזה?

כמו שנאמר, השנתיים זה לא להביא את התקנות, השנתיים זה לסיים את הליך ההכרה באותם גופים. אני מניחה שתגיעו אלינו הרבה לפני תום השנתיים עם התקנות. עם התקנות נגיע ממש בקרוב, אנחנו נצטרך שכל המערכת תיערך. בשביל שבעוד שנתיים יהיו גופים חדשים אנחנו נצטרך לגמור את זה הרבה לפני.

אנחנו גם מקיימים, מתי שתרצי נעשה ישיבת מעקב. לא, השאלה עוד איזה נתונים חסרים לך. הם הציגו ואמרו שמונת הגופים שעבדו ערב החוק המשיכו לעבוד בכל תקופת המעבר והם אלה שימשיכו. אם אני יכול לענות. כרגע בהצעת החוק שמונחת פה אין שום שינוי ממה שהיה בחמש השנים האחרונות, אותם הגופים שהיו ימשיכו לעבוד. אם לא נביא את הצעת החוק ב-1 בספטמבר אין שירות לאומי, אף גוף מוכר לא יוכל להמשיך לעבוד. אנחנו לא משנים פה מדיניות. בעתיד נבוא לוועדה גם עם התקנות ונציג אותן ואז יהיו גם נושאי המדיניות שאנחנו נביא בפני הוועדה כמובן. כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים שהשירות הלאומי עובד עד עתה עם שמונה גופים מוכרים, היה אמור לפוג תוקף ההכרה שלהם, אנחנו מבקשים להאריך את ההכרה הזאת בשנתיים. אין פה שום שינוי. לא תהיה הכרה בגופים חדשים בתקופה הזאת, חשוב להדגיש.

לא תהיה הכרה בגופים חדשים. אני אגיד כזה דבר, אני סיכמתי עם הרב אייכלר שאת ההסתייגויות שלנו אנחנו נעלה ישירות למליאה וברשותכם אני לא אשתתף בהצבעה. כלומר אין בעיה,

מי שצריך להצביע יצביע, אני אישית לא אשתתף כי אני לא נוהגת להשתתף בדברים כשאני לא מרגישה שאני בהצלחה,

אז אני קודם כל אקריא את נוסח הצעת החוק ואז נעבור להסתייגויות. הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023 תיקון סעיף 112 1. בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, בסעיף 112(ד)(1),

"עד תום ארבע שנים מיום התחילה" יבוא "עד יום ז' באלול התשפ"ה (31 באוגוסט 2025)". יש לנו חמש הסתייגויות של סיעת יש עתיד, הם מבקשים להוסיף סיומת מסוימת לסעיף. בהסתייגות הראשונה הם מבקשים שבהינתן כי הוראות התקופה האמורה תיחשב לכל גוף מוכר שכבר קיבל הכרה ערב התחילה לפי תקנות הביטוח הלאומי, לרבות בנות שירות לאומי בהתנדבות מכל גוף שהוא.

אבל אמרנו שאת ההסתייגויות מעלים למליאה. כדי להעלות הסתייגות למליאה הוועדה צריכה לדחות אותן. אני בעד ההסתייגות.

ההסתייגות נפלה, אין רוב. לכן היא עולה למליאה ולא משתלבת בנוסח. כשיש תיקו זה נופל, צריך רוב. ההסתייגות הבאה, הם מבקשים להוסיף שהוראות סעיף זה יחולו גם על גופים בהם מתנדבות בנות שירות לאומי שטרם הוכרו על ידי הביטוח הלאומי. הצבעה בעד,

נמנעים, אין לא אושר.

אחרי יום ז' באלול התשפ"ה יבוא או לתקופה מאוחרת יותר שתאושר על ידי ועדת העבודה והרווחה. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות נפלה ותעלה למליאה.

בסופו יבוא 'ואולם במקרים של תקופת בחירות יתווספו מספר ימי התקופה האמורה באופן אוטומטי לתקופת הוראת השעה'. מי בעד?

וההסתייגות האחרונה, בתום התקופה יפורט בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מספר הגופים וההליך בו הם אושרו. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 1 נגד,

אני גם אציין שיש לנו בקשות רשות דיבור של סיעת העבודה. זהו, אז יש לנו חמש הסתייגויות שנפלו ועולות למליאה ואפשר להצביע על נוסח כפי שהקראנו. אנחנו רוצים להצביע על הצעת החוק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההצעה אושרה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:54.